התכנסנו כאן היום לישיבה בוועדה שברשותי, בנושא מגמת עלייה בהתמכרות בני נוער למדבקות פנטה, שכולנו שמענו,

מודאגים, במטרה לבחון מה היקף השימוש לרעה של הדבר הזה בישראל, מה מקורו ומדוע הנגישות למדבקות האלה גבוהה, נוכח עלייה ב-30 אחוז בניפוק המדבקות הללו, על ידי רופאים, בין השנים 2018-2021, שאינה תואמת את קצב גידול האוכלוסייה, או החולים בסרטן. על אף היעדר נתונים מדויקים, אנחנו נבקש כאן, יחד איתם,

בוועדה שלנו, לבחון את דרכי ההתמודדות עימו, בעיקר בקרב בני הנוער. מדבקות הפנטה מכילות את החומר הפעיל פנטניל, אשר מוגדר כסם מסוכן, בפקודת הסמים המסוכנים וחזק, לפחות פי 100, אני אפילו שומע פי 150, המומחים יגידו לי אחר כך מהמורפיום וגורם לנזקים אדירים ואף,

ההתמכרות היא בגלל החומר הזה והכוח של העוצמה שלו, ההתמכרות מהירה וקשה, מצריכה תהליך גמילה קשה מאוד. הניפוק המקובל של המדבקות הללו, נעשה עבור חולי סרטן,

שסובלים מכאבים חזקים מאוד. נבקש כאן, יחד איתכם,

לבחון כיצד ניתן להתמודד עם כל השימוש לרעה, באותן מדבקות, כיצד פועלים מול אספקת המדבקות האלה במרשמים, לעיתים גם באופן לא חוקי, על ידי רופאים, רוקחים ולא רק. מה עושים נגד צבירת המרשמים ובכלל חשיפת התופעה הזו. שימוש בזהויות שונות בקבלת המרשמים ממספר רופאים וכן זיוף מרשמים ותופעת המרשמים הלבנים, במירכאות, שנכתבים באופן ידני ולרוב, במסגרת הרפואה הפרטית, שכן המידע, הניפוק של אותם מרשמים, לא תמיד מתועד במחשב, או בקופות החולים, או בקופות השונות.

מרשמים אלה ניתנים לפעמים באופן בלתי נסבל, זה איך הייתי אומר,

הקלות הבלתי נסבלת של קבלת המרשם, או שהם מזויפים, או שגם נגנבים. לעיתים תוך אפילו, גם הגענו למצב של איום על רופאים שאגב, לא תמיד זה מגיע לידי כך שהרופא מתלונן למשטרה, מחשש שיפגעו בו וכל זה מגביר את הסחר במדבקות הפנטה שרבים בציבור שלנו, אפילו לא מודעים לכל התופעה הזו וזה גורם אפילו לסוג של שוק שחור של הדבר הזה שיכול להיות מאוד מסוכן ומסכן,

נבקש לקבל נתונים, אודות שכיחות השימוש הרפואי בפנטניל בישראל,

כפי שאמרתי, השימוש לרעה, בעיקר בקרב בני נוער ולקבל ממשרד הבריאות, נציג משרד הבריאות, כמובן איתנו, עדכון על הסדרת השימוש הרפואי בפנטניל ועל ההנחיות לאופן הניפוק עצמו. ראשון הדוברים, נועם גרינברג, חוקר מרכז המחקר והמידע של הכנסת ולאחר מכן, אנחנו נשמע את דוקטור רוני ברקוביץ, מנהל אגף אכיפה, פיקוח במשרד הבריאות. זכות הדיבור שלך נועם. תודה רבה אדוני היו"ר, בוקר טוב לכולם.

שמי נועם גרינברג ואני חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. לבקשת הוועדה הכנו מסמך רקע, לקראת הדיון היום, על היבטים לשימוש בפנטניל, הן מבחינת תרופה וגם מבחינת שימוש לרעה וגם התייחסנו להיבטים של שימוש בקרב, בני נוער. כמו שיו"ר הוועדה הזכיר, תרופת הפנטניל היא משכך כאבים, שמיועדת, לפי משרד הבריאות, לכאבים כרוניים, בעוצמה בינונית עד חזקה וכפי שהיו"ר הזכיר, היא נמכרת בעיקר בצורת מדבקות שמעבירות את התרופה דרך העור ואכן, לפי הספרות המדעית, מדובר בתרופה שהיא חזקה פי חמישים עד מאה, יותר ממורפין. נציין שיש בשנים 2018-2020, ישראל הייתה במקום הראשון, מבין מדינות העולם, בצריכה הממוצעת של מנות פנטניל, למיליון נפש ולצד השימוש הרפואי,

יש לצערנו, עדויות ממדינות ברחבי העולם, כמו גם בישראל, השימוש לרעה בתרופה, בייחוד באמצעות אידוי ושאיפה של החומר הפעיל. אני רוצה להתייחס עכשיו לכמה נקודות שעלו במסמך שלנו ובהמשך לכך, להעלות כמה שאלות שיכולות להוות איזשהו בסיס לדיון היום. הנושא הראשון שרציתי להתייחס אליו זה הנתונים ונציין שבהכנת המסמך לקראת הדיון גילינו שאין הרבה מידע נתונים על פנטניל, באופן ספציפי, מקרב בני נוער בפרט. נציין שגם משרד הבריאות וגם הרשות לביטחון קהילתי, העריכו שכן מדובר בתופעה של שימוש לרעה בפנטניל, אבל נציין שלמשרד הבריאות לא היו נתונים על מרשמים, או על פניות לחדרי מיון, בעקבות נטילת מנת יתר, המשטרה לא מסרה לנו, לצורך המסמך, נתונים על תיקים שנפתחו בהקשר של פנטניל, על שימוש לרעה, או על סחר בחומר. נושא נוסף זה צעדי ההסדרה, נציין שלא מדובר בצעדים שייחודיים לפנטניל, אלא לתרופות אפיואידיות באופן כללי. בשנה שעברה היה חוזר של חטיבת הרפואה בנושא ולאחרונה, משרד הבריאות, אכן כינס וועדה משרדית, עם צעדים בנושא והייתה עבודה על תוויות אזהרה על אריזות של התרופות ועולה השאלה, עד כמה הצעדים האלה תורמים להתמודדות עם ההתמכרויות לפנטניל, במיוחד בקרב בני נוער. נושא נוסף שהתייחסנו אליו זה נושא של תוכניות טיפול, נציין שאין תוכניות ייעודיות למכורים בפנטניל, אלא הם מטופלים במסגרות למכורים אופיואידיים באופן כללי, אבל כמובן, שלא יובן שזאת המלצה שצריך תוכנית כזאת,

אלא פשוט ציון של מהן העובדות והתוכניות שנמצאות בשטח. לא היו נתונים ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה על המכורים לפנטניל, דווקא בתוכניות הגמילה שלהם וגם לא קיבלנו נתונים מהרשות לביטחון קהילתי, על התוכנית מהרחוב לשיקום, אף שלפי הרשות, החומר שמועדף על האוכלוסייה המטופלת, במסגרת התוכנית, אכן פנטניל. מכאן עולה השאלה, האם יש צורך בזיהוי של המכורים, דווקא לפנטניל בתוכניות האלה והאם יש צורך במענה ייחודי לבני נוער. אגב, בני נוער אז חשוב גם לציין, תוכניות מניעה, בקרב בני נוער, של משרד החינוך והרשות לביטחון קהילתי, לא היינו בטוחים עד כמה יש התייחסות, דווקא לפנטניל, במסגרת התוכניות האלה ושוב עולה השאלה, האם יש צורך בהתייחסות ספציפית לפנטניל, או שמספיק התייחסות לסמים, או לתרופות אפיואדיות, באופן יותר כללי. הנושא האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה נושא של שיתוף פעולה בין הגורמים, כפי שציינו, יש הסכמה לכך, בין כמה גורמים שקיימת תופעה של שימוש לרעה בפנטניל ושאכן, צריך לפעול בנושא ולכן עולה השאלה, מה רמת שיתוף הפעולה, בין הגורמים, האם באיסוף נתונים, או בהסדרה, בתוכניות טיפול משותפות וכו'. וניתן לשאול,

האם רמת שיתוף הפעולה, בין הגורמים מספקת, כדי לתת את המענה הנדרש כדי להתמודד באופן אפקטיבי, האם התמכרויות לפנטניל באופן כללי ובמיוחד בקרב בני נוער. נתת פה סוגיות מעניינות, תודה רבה. דוקטור רוני ברקוביץ, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני הכנתי מצגת, יחד עם דוקטור ברק שפירא, אם אפשר לעבור. המצגת תעסוק באופיאטים ובפנטניל,

למי שלא מכיר, אנחנו אגף האכיפה של משרד הבריאות, עוסקים בכל הנושאים של תרופות מזויפות, גנובות, הסתה של תרופות וכמובן, סמים מסוכנים שביניהם האופיאטים שזה כרגע המגפה, בוא נאמר ככה. אהבתי את המגפה, זה בדיוק במקום. זה מגפה. נכון, לא אהבתי אבל זה מה שזה. אני עוד מעט אגיד שגם שאני פניתי שנה שעברה למנכ"ל של המשרד, דוקטור נחמן אש שהוא הקים את הוועדה שבעצם, אנחנו ניהלנו אותה ואני עוד מעט גם אגיד על הממצאים הסופיים שלנו. הכמות של התפיסות בחודשים של השנה האחרונה, אני מדבר על עשרות אלפים בשוק ועוד מעט תראו חלק מהתמונות, יחד עם המשטרה וכמות תפיסות כזאתי ותמיד אומרים, מה שתופסים זה באמת חמישה או עשרה אחוז ממה שיש בחוץ, אז אנחנו, ללא ספק בסוג של מגפה. אני לא רוצה לחזור אדוני היושב ראש, על התופעות לוואי, כי אתה כבר אמרת, השפעה לכאבים קשים וכו' וכו' ומה התרופה הזאתי עושה, אז אפשר לעבור על השקף. איך התרופות בעצם מגיעות לשוק, קודם כל, התרופות הסתה,

יש סחר גדול וזה נמכר בטלגרם ואנחנו כן, נמצאים בקשר הזה, עם יחידת הסייבר של להב 433, כי אנחנו רואים שהחומרים האלה נמכרים בטלגרם בכמויות מאוד גדולות ויש הרבה אתרים שמוכרים אותם בטלגרם. ציינת אדוני היושב ראש, על האיומים של הרופאים ואני אומר זה לא רופא אחד, זה לא שני רופאים וגם לא שלושה רופאים שמאוימים וחלק אפילו, שמו להם אקדח על השולחן והם בשום פנים ואופן, לא מוכנים להגיש תלונה במשטרה, אנחנו כן עובדים עם המשטרה, אבל בצורה עקיפה, כי הם פשוט חוששים לחיים שלהם והם לא נותנים מרשמים, רק לבנאדם עצמו, הם נותנים לו,

כלומר לכל המסביב וזה ידוע. מרשמים מזויפים שזה בעיקר מרשמים לבנים מזויפים בכמויות אדירות ואני אראה, מה אנחנו עשינו בנושא. מכירה על ידי בלדרים בקיוסק ואני פה קראתי לזה, מתן ייתר של מרשמים והתופעה קיימת וידוע שגם רופאים, נותנים לפעמים את המרשמים של האופיאטים שלא לצורך, בכמויות גדולות. פנטניל, דיברנו עליה, בדיוק אמרת פי מאה יותר חזק ממורפיום ולתופעות, לא נחזור על זה. ולתופעות והשימוש הלא חוקי זה בעצם, הם לוקחים את המדבקה, הם חותכים אותה לארבעה חלקים, עם מצית מלמטה, הם מחממים ואז הם שואפים את האדים ומתמסטלים וככה הסכנה למינון יתר, הרבה יותר גדולה, בעיקר דום נשימתי ומקרה מוות וזה מה שזה גורם וגם יכולים לגלגל את המדבקה ופשוט, לעשן אותה, ככה הם משתמשים בו. מהשנה האחרונה, בתפיסה אחת, יחד עם המשטרה, 586 מדבקות של פנטה, בחנות בתל אביב, יחד עם עשרות אלפי כדורים של פרקוסט וזה מהשבוע שעבר, בבגז' של מכונית בירושלים, כמויות אדירות של אופיאטים, אני רק אגיד שבחודשים האחרונים, עשרה אנשים נתפסו, שבעצם,

אנחנו גם נותנים להם חוות דעת, עובדים יחד עם הקופות שמכרו את האופיאטים, את הפנטניל בכמויות אדירות של עשרות אלפים. ציינת את בני הנוער, תיק עם תחנת נתניה שנה שעברה, שבני נוער הגיעו עם קריז לתחנת משטרה,

ילדים שלומדים בבתי ספר, עבדנו יחד עם נוער נתניה והוגש כתב אישום נגד אותו נהג מונית שבעצם, סיפק להם וזה כן חודר לבני נוער ואנחנו כן שמים לסוג של מגמת עלייה וזה נמצא וזה קיים וזה מסוכן ביותר וכמו שאמרתי בהתחלה שאני גם פניתי למנכ"ל שנה שעברה ואמרתי לו,

מה שקורה בשוק זה באמת אסון ולכן, אנחנו בעצם, סוג של מטפלים בתופעה, מבחינתנו. זה נמצא פה מירון שאחר כך יוכל לספר על המחקר שהוא עשה, בין 2008 ל-2018, עלה פי שלוש שימוש תכשיר אופיאטים בקהילה וזה מחקר שאנחנו עשינו, כפי שציינת בפתיח, עלייה של שלושים אחוז בניפוק המרשמים של אופיאטים שמבחינת עולי סרטן לא הייתה עלייה, כלומר העלייה היא בקרב, לא חולי סרטן שזה מראה שזה בעצם, צריכה לא כמו שצריך וזה לא פרופורציונלי לקצב גידול האוכלוסייה, כלומר מה שאנחנו רואים ואנחנו תופסים, אנחנו מקבלים חיזוקים מקופות החולים שבאמת, יש לנו בעיה והיא בעיה גדולה. אז בעצם, מה שאנחנו, בסופו של דבר, עשינו, שאנחנו, זה נקרא, ריאגולטורים פרקטססמנט, השפעות רגולציה חדשה שאנחנו חייבים לעשות על ידי החלטת הממשלה. אנחנו בעצם, אספנו את הנתונים, אנחנו שלחנו את זה שלוש פעמים להתייעצויות חיצוניות ופנימיות,

אנחנו קיבלנו תגובות מכל ארגוני הרופאים, כל ארגוני הרוקחים, מרפאות כאב ובעצם, כל רוקח שרצה להגיב, הוא הגיב לנו. שלחנו את זה לרשות ההסדרה, למשרד ראש הממשלה שאנחנו בעצם, קיבלנו מהם אור ירוק ואני אגיד שכל השינויים שאנחנו עשינו, את הדברים המרכזיים, אנחנו סיימנו אותם, הגשנו אותם לייעוץ המשפטי של משרד הבריאות שהוא כרגע עובד עליהם, שהטילו שינויים בפקודות הסמים, תקנות הסמים וגם כן, היום אפשר לתת סמים,

פנטה ודברים אחרים, לילדים מגיל 16, אנחנו שינינו את זה שרק מגיל 18 שזה גם אחד השינויים שהולכים להיות בקרוב. דיברנו על המרשמים בכתב יד שזה מאוד מאוד חשוב, רוב המרשמים המזויפים, למרשמים לבנים, כמו שאתה רואה פה דפים A4 לוקחים אותם, רושמים מרשם, כל אחד יכול לרשום,

חותמת של רופא, אנחנו הולכים להגביל אותם לחמישה ימים ניפוק בלבד, אי אפשר להגביל יותר, כי מישהו נניח, משתחרר מאחד מבתי החולים, סוף שבוע, לא יכול להחליף את זה למרשם דיגיטלי, לכן זה היה סוג של פשרה, לא לבטל בכלל, אבל להגביל את זה לחמישה ימים וכמובן, בתי מרקחת תורנים, שכל בית מרקחת ביום תורן שהוא כן יוכל לנפק וגם המרשמים הלבנים, שינפקו אותם, הם ילכו דרך מערכת מרכזית, כלומר אנחנו נדע שלא יקרה מצב שמישהו עכשיו יבוא כל חמישה ימים, לקחת את המנה, כי עד היום הם יכולים גם לשלושים יום, הולכים להגביל אותם לחמישה ימים, אבל זה הולך להיות מנוטר על ידי מערכת מחשובית. שקף הבא, הקמת מערכת מרכזית לניטור מרשמים שזה מאוד מאד חשוב, לא יהיה בית מרקחת בארץ בודד שינפק מרשמים לאופיאטים ושהקופה לא תדע, מה אותו בנאדם לקח, היום יש מצבים שבתי מרקחת פרטיים, בכוונה הם לא מחוברים למערכות פה והם יכולים לתת מרשמים, מבלי שאף אחד יידע, זה לא יהיה, כל בית מרקחת שייתן מרשם לאופיאטים, יהיה חייב להיכנס לתוך מערכת מחשובית והקופה תדע,

אם מישהו קונה בסופרפארם ואחר כך במכבי נניח ואחר כך בית מרקחת פרטי, כולם יהיו מסונכרנים, מה שלא קיים היום, ככה שבעצם, לא יוכלו לתת מינונים גדולים ויש את המצב שנקרא, דוקטור שופינג, שעוברים מבית מרקחת אחד לשני, עם מרשם מצולם לבן וקונים את זה כמה פעמים. זה, אגב, קורה, או שזה בשאיפה? זה קורה, עכשיו זה ייקרה, כלומר זה ההמלצות שאנחנו העברנו לייעוץ המשפטי - - - וזה התחיל מתי? עכשיו בדיוק, זה מספר שבועות שהם עובדים על זה וזה קורה, גם שלחנו את זה לכל הקופות חולים, קיבלנו את האוקי שלהם, מבחינת המערכת המחשובית, כל הייעוץ המשפטי זה משהו שייקרה. הולכים להגביל את המינונים, היום כל רופא,

איזה מינון שהוא רוצה, זה לא הולך להיות, כמובן, אנחנו לא הולכים להגביל את המינונים לחולים במחלה קשה ולחולי סרטן, אבל לרופא רגיל שמישהו בא אליו ורוצה מרשם, זה הולך להיות עד 100 מיקרוגרם לשלושה ימים, שגם הקופות ביקשו מאיתנו וגם הרופאים אומרים לנו,

אנחנו מאוימים, אנחנו צריכים את משרד הבריאות שיגיד לנו, אסור לכם לתת יותר מהמינון, אז אנחנו הולכים להגביל אותם, כלומר הם לא יכולים לתת, יותר מהמינונים שמופיעים פה ועל הדרך, גם עם ייעוץ עם פאולה שיש למטה בופרנורפין שנותנים אותו להתמכרויות, כמו מתדון, מי שמכור להרואין, אנחנו גם שם הולכים להגביל, כי גם שם יש שוק שחור, כלומר אנחנו הוספנו עוד משהו, מה שנקרא על הדרך, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי גם שם יש שימוש לרעה. בכל בית מרקחת יש ספר סמים שהוא חייב לרשום את הכמות שהוא קיבל, מה הוא לקח, שורה-שורה, זה משהו מיושן, אנחנו הולכים לעשות את זה אלקטרוני,

לא את הספר המיושן הזה, שבתי מרקחת קונים, זה אלקטרוני, המערכת תהיה ממוחשבת ויכולים להגביל את המינונים וגם להגביל את הרופאים ומתן המינונים, להעלות את זה לגיל 18, לניפוק של ילדים, שלא יוכלו בין 16-17 לקחת מרשמים ומה שחשוב להגיד, שגם אנחנו בקשר עם שגרירות ארצות הברית ושמה מיליונים מתים שם מאופיאטים, אבל שם זה מגיע מזויף ממקסיקו, לפי האמריקאים, כאן זה לא מזויף, כאן זה מהמדבקות, כלומר זה מגיע מבתי המרקחת, מצינור השיווק החוקיים ומדובר בסמים בפקודת הסמים ובארץ, מבחינת הגדרה, אין דבר כזה סמים קשים,

מבחינת החוק, כמובן שבתי משפט, אבל הפנטה הוא בין הכי קשים, אם לא הקשה ביותר גם לדעתי. אני לא רוצה להלחיץ אותך, אבל כל מה שקורה בארצות הברית, כל דבר בסוף מגיע לפה. נכון ולכן אני מסכים ולכן אני אמרתי ולכן אנחנו התראנו ולכן אנחנו תוך כמה חודשים עושים את הדברים, כי בחוץ, רק בחודשים האחרונים, עשרות אלפים נתפסים. סליחה שאני רגע קוטע אותך, דיברנו באמת על המדבקה הזו שאתה חולה סרטן וזה כאבים חזקים, כאבים קשים מאוד, עכשיו אדם מגיע אל הרופא, את המדבקה הזו, מתי, בוא נעזוב עכשיו את הזיופים ואת המרמה,

רופא מרגיש צורך לתת את המדבקה הזאת,

אני רוצה להבין. מקרים, יש פה רופאים. כי אותי זה מעניין, אחרי זה נחזור אילך. אני יכול לענות לך, אני במעשי,

בן 45, קוראים לי שרון אבו, אני הקמתי אגודה שנקראת די לנרקוטיקה בעקבות המגפה הזאת של הפנטה. אני בעצמי קורבן מוות קליני של המדבקה הזאת, אם הילד לא מוצא אותי עוד כמה דקות, אני לא נמצא היום, הנתונים שלא מגיעים למיון - - - אז קודם כל אני שמח שאתה איתנו ועד מאה ועשרים.

הנתונים שנתנו פה שלא מגיעים למיון, מנת יתר, כי לא מגיעים עם מנת יתר, אנשים פשוט לא יכולים להגיע, הם מתים.

פה האדון נתן פה איזושהי הצעה של הורדת מינון, איך גומלים את אלה שמורידים להם את המינון? אני מטפל באופן פרטני, למכורים לפנטות, בני 23, יש לי התכתבויות איתם, קשה מאוד לגמול אותם כאן, הם נוסעים לחוץ לארץ, לקבל זריקה שמרדימה אותם, שלושה-ארבעה ימים, חוזרים מקבלים טיפול באופיאטים שאת זה אנחנו מונעים מהם, באמצעות CBD באחוזים גבוהים. אני נקי מאופיאטים כ- 20 ומשהו שנה, 3.5 שנים מהפנטה מהכול ויש לנו טיפול לזה גם,

לא באופיאטים, אני שומע כל הזמן את התחליפים של האופיאטים,

אני ממש רועד, יש לי 11 ילדים, אני חושב גם עליהם. הפתרון, כמו שאתה אומר, אני מאוד מכבד אותך, אבל לקחת מכור לפנטה

אתה לא מקבל יותר לחודש, אחרי שלושה ימים,

אז זה הזמן שאני רוצה לשמוע הערה קצרה ונחזור לרוני כמובן.

אני רופא משפחה ונרקולוג, אני כאן כנציג קופת חולים כללית. ספציפית על השאלה עם אונקולוגים, על המינונים,

אין שום בדיקה, אין שום רף למטופל, אונקולוגי, או קל מצידי, זה לא,

אני לא חושב שזה העניין שמגיע רק לשוק השחור בכלל,

חס ושלום, סרטן - - - ראינו שאין שם עלייה,

באונקולוגים. בסדר, אולי מתאים, נותנים לכאב, בלי להתייחס לרמה, או מה מינון מסוים לכאב, זאת אומרת, הפנטה אפשר להגיע למאות מיקרוגרם פנטה כל יום וזה מצוין, זאת אומרת לטיפול רפואי זה פיקוח נפש וזה חיוני, אז חבל מאוד, ואני מאלה שבהלם על כל הסיפור, לא קל לתת פנטה,

חייבים להיזהר מאוד, שלא יפגע בסעיף שם אונקולוגיה. אמרנו חולים קשים לא, לא מגבלים, לא אונקולוגים. אז לא לפגוע בהם. לא פוגעים בהם. מפני שזה ליגה אחרת, הילד בן 25 עם כאב גב, סיפור אחר. הבנתי, לכן ההערה שלי, לכן רציתי להבין. ילד בן 25 עם כאב גב ולפעמים שיקול דעת מוטעה של הרופא, שהוא נותן לו את האופיאט, או את הפנטה וזה קיים ואחר כך הוא גם יכול להכניס אותו ללופ, אז זה כן קורה, בדיוק את המקרים האלה, לא את החולים האונקולוגים, שמישהו שאפשר להשתמש במשהו הרבה יותר קל, לא להכניס אותו לכאן, רופא משפחה, לא מומחים ולכן הגבלת המימון היא באה במקום הזה, שמהתחלה הם לא ייכנסו לתוך הלופ הזה. מאה אחוז, תודה, רוני. דוקטור פאולה רושקה, מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות. שלום לכולם, עוד נושא מאוד חשוב שקיים ברוב המדינות בעולם ואין בישראל כל כך, זה השימוש באנטי-דוט, דרך ספריי באף, יש המון אנשים, כמו שהוא הסביר, שלא מצליחים - - - בחוץ לארץ למניעת מנות יתר,

נכון, עכשיו, התרופה הזאתי הצלחנו לרשום אותה בארץ ואני ניסיתי להכניס אותה לסל התרופות, לפני שנתיים ולצערי, ביום האחרון, נפלה ורצו ממני נתונים, מה התוכנית, כמה אנשים יצטרכו, כמה אנחנו נוכל למנוע מוות מאנשים, אבל הבעיה היא שהרישום של מקרי המוות לא מדויק בארץ ולכן למרות שיש עלייה בשימוש באופיואידים, אנחנו רואים שמקרי מוות לא כל כך עולים, משהו קצת לא מסתדר ביחד ולכן, אני אנסה שוב להכניס את התרופה הזאתי, זה המלצה של WHO ארגון הבריאות העולמי וככה שתרופה כזאת תהיה, היא נגישה למשפחה, לחברים, לכולם, עושים הדרכה מאוד קצרה. עכשיו בזמנו, ביקשתי תקציב מהקרן חילוט שאנחנו נוכל להפעיל תוכנית כזאתי, אבל לצערנו, קרן חילוט, שנתיים, לא דנה בתוכניות ואנחנו בלי תקציב מיוחד לזה, לא נוכל להתקדם וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יכולים למנוע מקרי מוות. עוד נקודה מאוד חשובה זה בדיקות פנטניל בחדרי מיון, או במקומות שונים, כי הרבה מאוד אנשים מגיעים למיון ואז רושמים אופיואידים, לא רושמים איזה סוג של אופיואיד ולכן, מאוד חשוב שזה יהיה, שיהיו בדיקות כאלה, גם בחדרי מיון. אנחנו במרכזי גמילה, נתנו הנחייה שישנו קצת את הקיטים של הבדיקות וכן יכניסו פנטניל וליריקה ועוד תרופות כאלה, כדי שיזהו במה הם משתמשים. לגבי הטיפול, אנחנו מנסים, כמה שיותר לפתוח מרכזים ייחודיים לטיפול, גם במרכזים לטיפול תרופתי ממושך, יש מסלולים ייחודיים לאנשים נורמטיביים, כדי שלא יתחברו,

לאנשים שהשתמשו בסמי רחוב, אבל לאנשים קשה להגיע, עדיין למרכזים האלה, יש עדיין סטיגמה ובגלל זה, יחד עם שתי קופות, התחלנו לפתוח מרפאות בתוך הקופות שרופא מומחה בהתמכרויות, יישב בקופה, כדי להנגיש את הטיפול. עכשיו עם מעבר התחום להתמכרויות בקופות, אני מקווה מאוד שיהיו נאמני כאב יותר בכל הקופות, שהנושא הזה יהיה יותר מטופל ויותר מונגש למטופל. זה ברור שהטיפול הוא לא רק תרופתי, זה טיפול הרבה יותר רחב - - - היום משרד הבריאות, אני מגיל שש מכיר אופיאטים,

במשפחה איפה שגדלתי, עד היום אני בן 45, עד היום 35 שנה, הטיפול שלכם אופיטים באופיטים - - - בוא רק ניתן לה לסיים, אני אתן לך אחר כך את זכות הדיבור. אני אומרת, לגבי אנשים שהם אונקולוגים, אנחנו דווקא יש גם חלק מהם שהם למזלנו, מצבם האונקולוגי משתפר ובסוף, הם תלותיים ומכורים, גם לאופיואידים ויש במרכז תל השומר, במרפאת כאב אונקולוגית, אנחנו פותחים יחד איתם מרפאה מיוחדת לזה. אז אנחנו איכשהו מנסים להתקדם בתחום הזה,

כשדיברת על התוכניות זה כבר קיים? זה כבר קיים, עוד דבר, יש עוד תוכנית שזה גמילה תחת הרדמה, תוכנית שהייתה בישראל והופסקה, כי המומחה נסע לחו"ל. אנחנו מנסים שוב להחיות אותה, בבית חולים ברזילאי, יש קצת בעיות, עד שנוכל להסדיר את זה, אני מאוד מקווה שזה יהיה,

אנשים נוסעים לחו"ל וזה פרוצדורה מאוד יקרה. תודה, תודה דוקטור.

פינקל-פקרסקי. ויקטוריה פינקל פקרסקי, הרשות המוסמכת לסמים,

אנחנו בעצם, בכל הנושא הזה של סמים, אנחנו חלק מהקהילה הבינלאומית, מה שנקרא INCB שזה הארגון ששייך לאו"ם ואנחנו מנהלים את מכסות של כלל הסמים ופנטה ביניהם. אנחנו ניסינו ככה לעשות בדיקה של בעצם, מנהלים את כל הייבוא וכל הייצוא, כל מה שנכנס, כל מה שיוצא, אנחנו בודקים וגם מדווחים ל-INCB . יש לנו שני סוגים של מדבקות, הפנטה ופנטדול ועשינו ככה,

שלוש שנים אחורה, בין 2019 ל-2022, יש ירידה ואני שוב, אני מדברת רק על המדבקות שמגיעות לבתי מרקחת בסופו של דבר, לא על השוק השחור. ירידה?

יש בסוג אחד ירידה ובסוג אחר יש עלייה, זה נתונים מאוד ראשוניים שבאמת,

מאיפה כל הנושא של ההתמכרויות למדבקות, האם זה באמת מדבקות שהרוב מגיע מבתי מרקחת, או שיש גם עוד דברים מזויפים - -- לא, לא היה זיופים שם. יש עכשיו יוזמות מאד טובות, להפחית את המדבקות, ממש לאחרונה ב-2022 ועכשיו ב-2023, אז זה הגיוני שנתחיל לראות ירידה,

הייתה עלייה עצומה במשך עשור ועכשיו אנחנו רואים את תחילת הירידה.

אוקי, זה כנראה תואם. כן, כי זה צריך להבין את ההיגיון מאחורי הנתון הזה, כי הנתון הזה גורם לתהייה.

מטופלים שבדרום הארץ שמגיעים לצפון הארץ, לקבל מדבקה

זאת אומרת לא גינרית, כמו שיש אקמול,

אז יש ביקוש למקור, זאת אומרת לפנטה, מול התחליף הגנרי ולמה?

אחת משתי האופציות, אחת שהשוק השחור, יותר שווה עם האורגינל,

או שיש יותר יכולת להשתמש בפנטה. והתשובה השנייה שאת הפנטנול יותר קשה למצות ולכן הם מעדיפים. אוקי, תודה רבה. שמי דוקטור ברברה שוורץ מקופת חולים מאוחדת, בריאות הנפש. היינו ב-11.2 בכנס בחיפה לאחרונה, אני רוצה להוסיף עוד זווית פה, של תחלואה כפולה, בקרב הנוער, זאת אומרת שילדים שיש להם הבחנה פסיכיאטרית, דיכאון, חרדה, קשיי התנהגות, הם הרבה יותר פגיעים ויש להם נטייה הרבה יותר גדולה, להתפתחות של התמכרות. אפרופו, אמרת מגפה, אז אנחנו רואים עלייה חדה חדה, ממגפת הקורונה, באחוזים של נוער, או בכלל האוכלוסייה, שמגיעים עם סימפטומים של חרדה ודיכאון, לאור הבדידות החברתית, יש לנו הרבה הרבה נשירה ממסגרות החינוך ואם עד עכשיו אנחנו היינו שולחים את הנוער שיש להם התמכרות, לצורך הקהילה, ליחידה לגמילה, עכשיו אנחנו רואים צורך שבכל מרפאה של בריאות הנפש, יהיו אנשים שיכירו איך לטפל בתחלואה כפולה, כי זו איזושהי מערכת יחסים דו-סטרי, שאי אפשר להפריד עכשיו בין שני התחומים.

תודה רבה לך, גם נחזור אלייך בהמשך דוקטור שוורץ. עכשיו אנחנו עוברים, אי אפשר בלי המשטרה, האם אנחנו עושים מספיק, אם אתם עושים מספיק? כי לפעמים ממה שאני שומע, סתם אני חושב בקול רם, השאלה אם באמת יש אינטראקציה, אם המידע מגיע אליכם, אם אני למשל רוקח ואני רואה באפון חשוד,

אם אתה רואה שיש שיתוף פעולה, מצד אותם אלה שמספקים את אותן מדבקות, לעיתים באופן מוזר,

לא מקובל? בוקר טוב לכולם, אני אומר בפתח דבריי שאני נציג מדור נוער בחטיבת החקירות במשטרת ישראל, זאת אומרת שאני לא יכול לדבר בשם כל משטרת ישראל.

יחד עם זאת, אני גם אמרתי פה, לפני שהתחלנו,

היבט מודיעי נרחב, גם בתחום המשטרה ואני מאמין שיש שיתופי פעולה כאלה,

אני לא יכול לדבר עליהם, כי אני לא יודע, אבל במסגרת הסיכום שלך, אשמח להעביר את הבקשות לחטיבת המודיעין. יחד עם זאת, במסגרת הפעילות של מדור נוער אז עשינו מספר תיקים, ציין פה דוקטור רוני, גם את הפעילות שהייתה בנתניה שהייתה ממוקדת, לגבי בני נוער. מדור הנוער מוציא צי"ח של מודיעין ליחידות השטח, בנוגע להתמכרויות של בני נוער ובעצם, מי שמספק להם, היו כמה תפיסות, בתחום הזה, במהלך השנים האחרונות, יחד עם זאת כשנפתח תיק חקירה, בטח ובטח, נגד בן נוער כזה,

הרי זה אחזקה לשימוש עצמי, בני הנוער הם בעצם,

ושנתפס קטין כזה,

גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, המדבקה לא נשלחת לבדיקה במעבדת סם, כי בעצם, במסגרת הטיפול בקטינים זה טיפול מותנה, אנחנו לא רוצים להכתים את הקטין בהמשך, אז זה לא תיק הארד-קור חקירה ועל כן, מדבקה לא נבדקת במעבדה, זאת אומרת שמבחינת היקף התופעה, הנתונים הם נתונים לא מדויקים והתיקים שיש במשטרה הם רק תיקים שבעצם, נבדקים במעבדות, זאת אומרת שזה בכמויות הגדולות. יחד עם זאת, ציינתי בפתח דבריי, אנחנו בעצם, מבצעים צי"ח ליחידות, הפעולה השנייה שאנחנו עושים, במסגרת המניעה, על בסיס יומי, זה בעצם, יש לנו קציני מניעה בכל מחוז שהם שייכים למדור נוער ואנחנו מעבירים את ההרצאות על בסיס יומי, בכל תחנות משטרת ישראל, בשיתוף פעולה עם בתי הספר ויש לנו מצגת שמדברת על הפנטניל, יש לי את המצגת פה ואנחנו מעבירים אותה על בסיס יומי, איפה שאנחנו מפיצים את ההרצאות. פעולה שלישית שאנחנו עושים, במסגרת הזו של הטיפול בהתמכרויות זה השנה הכריז קובי שבתאי, במסגרת פעילות המשטרה, את שנת הנוער ובייעדי אכיפה של משטרת ישראל, הקצנו 15 אחוז לתחנות המשטרה, לטיפול בהתמכרויות של בני נוער ויחידת נוער, במסגרת תחנת משטרה שתבצע פעילות כזאת ותקבל על זה גם איזשהו תגמול, זה במסגרת הפעולות שאנחנו עושים. אמרתי בהתחלה, נדרש פה, לא בהיבט של הצרכנות של בני הנוער, בהיבט של טיפול במי שמבצע את הפעילות בשוק השחור, נדרש פה שיתוף פעולה, עם חטיבת המודיעין במשטרת ישראל, הוא נגע בשיתוף הפעולה עם הסייבר. אני חושב שצריך המלצה שלי, לבצע איזשהו מחקר כוללני שגם זה במסגרת חטיבת המודיעין, יחד עם אגף הבריאות, כדי למדוד ולהבין את היקף התופעה, לא רק בקרב בני נוער, אבל גם בקרב בני הנוער. אבל אתם מבינים היטב את היקף התופעה, בקרב בני הנוער? או שאני אשאל אותך אחרת, כאשר רוני ברקוביץ מדבר על מגפה, אתה מתחבר לזה גם? יש איזושהי עלייה, אני יכול להגיד, יש עלייה בכמות התיקים, בקרב הצרכנות של בני נוער, אני לא יודע להגיד מגפה, אבל יש עלייה בכמות התיקים, בחצי שנה האחרונה,

מחודש אוגוסט 2022. מטריד,

אמרתי, אצל קטינים, בגלל שזה טיפול מותנה והשיקום יותר חשוב מהתיק חקירה, אז הסם לא נבדק, לא כל התיקים נבדקים במעבדה, רק התיקים שהם כמויות, המעבדה בודקת והתיק,

הולך לכתב אישום. במסגרת השיקום, המספרים אינם מדויקים, יחד עם זאת יש עלייה.\ אוקי,

נשמח אבל לשיתוף פעולה, אם יש מרחב מודיעיני, אם המשטרה באמת עושה את העבודה מול, זה מאוד מעניין אותי לדעת. אני ממליץ להעביר את הסיכום ללשכת מפכ"ל וללשכת ראש אח"מ, זה קורה תמיד ומשם,

תודה, תודה רבה. משרד האוצר, מנהל תחום מבצעים, סמי מכס,

חבל, אז אנחנו ניצור איתם קשר. עורך דין יפעת רווה, משרד המשפטים, שלום. שלום רב, האמת היא שבאתי יותר לשמוע, אם צריך גם משהו בתחום החקיקתי, זה לא דבר שבעבר לפחות, אלינו הגיעה - - - אבל התובנות שלך תמיד מעניינות. לא,

במקרה הזה, אני לא רוצה סתם לשלוף דברים, מוחמד אתה רוצה להוסיף משהו מהכיוון של הפרקליטות?

שלומך? עורך דין מוחמד סראחנה מהמחלקה הפלילית, בפרקליטות המדינה. אין לי מה להוסיף יותר מידי על כל מה שנאמר פה, בסוף אנחנו גוף תובע שנסמך על גופי החקירה, ככול שאנחנו נקבל מידע, בין מהמשטרה, או בין ממשרד הבריאות, על פעילות בלתי חוקית, בהיקפים כמובן, גדולים של סחר בלתי חוקי בפנטה, או על רופאים שבעצם, מנפיקים שלא כדין מרשמים, אנחנו נטפל בזה, ככול שיש

אנחנו כמובן רואים בחומרה את התופעה, עדיין מנקודת המבט שלנו, לא יכולים להצביע על מגפה, כי עדיין אין לנו תיקים כאלה, בהיקף כזה ואני חושב שהתיקים שדיבר עליהם דוקטור ברקוביץ ויתקנו אותי אם אני טועה, מטופלים יותר בחטיבת התביעות,

נגיד כמו נהג מונית שמספק לבני נוער, אז מטופל בכמות שהיא לא עצומה של כדורים שהוא סיפק, אז במקרים כאלה זה מטופל בחטיבת התביעות, כמובן, ככול שיגיעו תיקים בהקפים יותר נרחבים, אנחנו נטפל בהם בקפדנות ובמלא החומרה כמובן.

זה מעניין, כי יש פה פער, מצד אחד מדאיג, מסוכן, הכמות הולכת וגדלה ומצד שני, בפרקליטות אומרת זה כמעט שהתיקים לא מגיעים אלינו, אז אתם מסכימים איתי שיש פה איזה פער? אפילו בעניינים, כמו האיומים על רופאים, ככול שאין תלונות, כמובן, חטיבת התלונות,

לא יכולים לטפל במשהו בלי שיפתח תיק. כן, יש פה בעייתיות מסוימת.

דיברנו על בני נוער, אז מה יותר טוב מלשמוע את בני הנוער עצמם, אני מקדם בברכה את רוני הנציגה של מועצת התלמידים והנוער הארצית. אני רוני קמאי, אני נציגה של מועצת התלמידים והנוער הארצית, תלמידה בכיתה יב', בת 16 ואני חושבת שהבעיה העיקרית זה הזמינות. דיברו פה על המצב החברתי זה קל להשיג את זה, זה לא בעיה, אני פותחת את הטלפון שלי ואני תוך יום מקבלת מה שאני רוצה, במחירים, זה אפילו לא יקר,

זה לא שאני צריכה לעבוד בשביל להשיג דברים להתמכר אליהם וכל בן נוער יכול לעשות את זה, כל ילד קטן שמחזיק טלפון, לא צריך לחפש את זה, פונים אלינו בטלגרס, בהודעות,

באינטסגרם, אני אפילו לא צריכה לחפש סמים, זה בא אליי, זה בשיעורים, זה בהודעות, זה בקבוצות עם חברים, זה בקבוצות של מסיבות ואין פשוט שום אכיפה כרגע, על איזה הודעות אני יכולה לקבל, איזה הודעות אני לא יכולה לקבל. אני חושבת שזו הבעיה העיקרית,

לפני שאנחנו מדברים בכלל, על איך אנחנו מטפלים בזה אחר כך, למה אני בתור בת נוער, אמורה באמצע שיעור לקבל הודעה בטלגרס של, היי רוצה סמים וככה וככה וככה, מחר וזה המצב הקיים כרגע וגם אחותי שבכיתה ח', מקבלת הודעות כאלה ואחותי שבכיתה ה' שעם טלפון,

זה פשוט לא מצב אידיאלי שאנחנו כילדים נמצאים במצב שאנחנו לא צריכים לחפש את זה, זה בא אלינו כבר ואני פשוט חושבת שצריך להתעסק כרגע, יותר באכיפה של ההודעות, כי כאילו, אם פעם זה היה שאני צריכה ללכת למועדון בשביל להשיג דברים כאלה, או ללכת למקומות מפוקפקים, או לבקש מסוחר, זה ממש לא המצב כרגע. כן, שוב, אנחנו חוזרים לקלות הבלתי נסבלת של, פעם זה היה ספר טוב, היום המציאות קצת פחות מהספר.

תודה, עוד דברים להוסיף, או שזהו? אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים בוועדה הזו, את הקלות הזו, זה באמת. משרד החינוך, רותי, קבועה ותמיד רצויה בוועדה שלנו.

וטוב שכך, עובדים. טוב, אני אתחבר בראשית הדברים למה שאמרה רוני, כי אחד הדברים שאנחנו עושים זה לפתח יותר ויותר מודעות למה שקורה ברשתות החברתיות ואיך להשתמש באמת, שימוש מיטבי, לכל מה שקשור ברשת, בכלל ונושא של חומרים גם. אני חושבת שנצטרך לחפש טוב את האדם שיושב פה סביב השולחן, שלא מקבל הודעות כאלה, גם אני מקבלת.

ואני לא מאוד פעילה ברשתות החברתיות שבהם זה יותר מגיע, כמו שרוני אמרה. בטלגרם זה כנראה מאד מאוד נפוץ. במשרד החינוך, אנחנו לא מרגישים בשיח היומיומי, בדברים שמגיעים אלינו, ברמת מטה, את המגמה שמדוברת פה, זאת אומרת, שאני גם ככה, ניסיתי לשוחח עם קולגות, עם אנשים בשטח, אם הם מכירים מקרים, המגמה הספציפית הזו, לא מורגשת. אנחנו תמיד עוסקים בפיתוח תוכניות שנועדו לקדם אורח חיים בריא והימנעות מסיכונים, אנחנו מדברים על חומרים פסיכואקטיביים, אנחנו מפתחים עכשיו עוד חומרים שנוגעים בתרופות מרשם, באופן כללי. הנתונים שמגיעים אלינו ועל פיהם אנחנו הרבה פעמים מחדשים את ההתייחסות שלנו, כמו שלמשל, בשנים האחרונות, עשינו הרבה לגבי סיגריות אלקטרוניות, כי ראינו שזה מאד נכנס, זה נתונים שמגיעים, או דרך רמ"ה שזה היחידה האגף, הרשות אצלנו במשרד שעוסקת במחקר, או מארגון הבריאות העולמי, המחקר של פרופסור יוסי הראל שמתקיים אחת לארבע שנים שאם יש לנו משם נתונים אז אנחנו מכינים את התוכניות,

אין לי מידע, או תחושה מאוד חזקה על המגמה שמסתמנת. אוקי, זה מעניין, תודה, תודה רבה רותי. ידידנו יחיאל מגנוס נמצא פה איתנו, בבקשה, זכות הדיבור שלך, שלום. הנושא לא ייפתר בדרכים טכניות ולעשות יותר מאותו דבר, במשך שנים ארוכות, לא משנה את המצב בכלל, בשישים שנה האחרונות ולכן צריך ללכת על רובד חדש של הגברת מודעות שאפשר לייצר אותה, רק על ידי שיח ציבורי פתוח. הרשות הלאומית למניעת סמים אלכוהול, עם הרשות הלאומים לביטחון קהילתי, נתקעה בתוך משרד שנקרא, ביטחון לאומי, שעוסק בדברים חשובים, אין לו פנאי לנושא הזה וצריך לחזיר את הנושא של הרשות הזאת לגוף עצמאי, בלתי תלוי, במשרד ראש הממשלה, כפי שזה היה לפני השינויים הפוליטיים המכבירים שאירעו לרשות הזאתי, עד חיסולה והטמעתה. היום למשל, נמצא פרויקט גדול מאוד שנקרא, בית החם, בתקיעה חמורה, קרן החילוט אישרה, החשב אישר, כל המערכות הבירוקרטיות אישרו ואז הגיע המנכ"ל של המשרד לביטחון פנים שהוא איש רציני מאוד וחיובי, שלמה אליהו ואמר,

אני לא יכול לאשר את זה, אני לא מבין בזה כלום, הוא צודק, איך אפשר לבקש מבנאדם לאשר משהו שהוא לא מבין בו כלום, הוא חייב לבדוק את זה ושוב פעם זה נתקע והפרויקט שנמצא ברמה חיובית ביותר, קיצונית מבחינת הצלחה, בקנה מידה עולמי, נמצא בפני סכנת סגירה, מכיוון שהבירוקרטיה הישראלית, לא מספיקה לממש את הדברים בקצב המתאים. צריך שיח ציבורי פתוח, הרשות יכולה לייצר את זה, רק הרשות צריכה לייצר את זה, על ידי שיתוף פעולה של כל הגורמים. פרסומת למשל שזה חלק ממודעות, בועז, יש פרסומת לשיווק בכל העיתונים לסמים, של גראס שהוא לא חוקי עדיין ושל סמים אחרים, הטלגרם הזה הרי מטריף אותך כל חמש שניות בזה, אתה יודע את המספרים, אתה יכול להזמין את זה - - - איך אני אשים לב למסך אצלי,

ככה אני לא מתפתה. אתה יכול להזמין את זה, כל יום יש בעיתונות האלקטרוניות כתבות - - קוראים לזה טלגרס. אני מודע לזה וזה חמור מאוד. לא, אבל גם לטלגרם קוראים כבר טלגרס. כל היום יש בעיתונות האלקטרוניות, כתבות נהדרות, איזה ניסים ונפלאות הגראס עושה ואיזה מחקרים נעשים על ידי המשווקים שהם כמובן לא אינטרסנטים ו- - - ברור. מחקרים ניטרליים. אפס הכנסות. זה אמצעי שיווק אבירי, הוועדה צריכה לפעול להפסקת השיווק האלים הזה של סמים, צריך להביא את זה לשיח פתוח, חברתי, תרבותי. משרד החינוך בבתי הספר, מעלים תוכניות רציניות, הצבא הוא גורם מרכזי בתרבות הציונית, צריך להביא את זה לפתחו של הצבא, הצבא לא יושב פה אף פעם, זה גורם תרבותי ממדרגה ראשונה עם השפעה מיידית. אנחנו צריכים להביא את הצבא לתוך העשייה הזאתי, בצורה רצינית, הרמטכ"ל הקודם ניסה לעשות את זה, מה הוא עשה? עוד מאותו דבר, כלום, תוצאות אפס, את זה צריך לעשות. הרשות,

אני חוזר לסוף דבריי, הרשות צריכה לעבור חזרה לגוף עצמאי, סטטוטורי, מתחת לכנפי משרד ראש הממשלה ולא משהו שנמצא במשרד אחר שעסוק בדברים מאוד חשובים ועל אחרים שונים לגמרי, שבולמים בעצם את העשייה של הרשות. אנחנו מדינה בלי רשות מאבק בסמים. יש וועדה, אבל אין רשות.

רק הערה על הדברים שאמרת לגבי המנכ"ל שאמר אני לא מבין בזה, אז המציאו דבר שדווקא, מאוד מעניין, מאוד מקורי גם , זה נקרא למידה, אתה לומד נושא, יש כזה דבר, אפשר, תודה. הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, סוזן בן עזרא, בבקשה. יחיאל דיבר כל כך הרבה על הרשות. בוקר טוב, טוב, אני לא אגיב לדברים של יחיאל חברי, זה דברים בירוקרטיים מעלי, מקומות הרשות, אבל אני שמחה להיות, גם מהרשות הישנה וגם מהרשות החדשה והיה לי הזכות המאוד מאוד גדולה, גם לפתח ביחד עם חברתי פאולה, את המרפאה הראשונה לטיפול בתרופות מרשם שפתחנו במכבי, לפני תשע שנים, שמונה שנים - - - מי סופר. ובהחלט זה משהו שאנחנו ברשות לביטחון קהילתי, גם בסקירה אנחנו רואים את הדברים שאנחנו עובדים המון, בנושא של מניעה והעלאת מודעות. יש לנו כ-250 מנהלים יישוביים ביישובים בארץ שהם מקבלים מאיתנו הכשרות והדרכות ועובדים ביישובים שלהם, בקרב בני נוער, בקרב הורים, בקרב אנשי מקצוע, להעלות את המודעות, בתוך כל זה, בכל ההרצאות שלנו, נמצא גם הנושא של תרופות מרשם. הפנטניל תופס כותרת בפני עצמו, בעקבות העלייה שלו, גם בקרב דרי הרחוב, הנרקומנים המשתמשים בסמים, אנחנו רואים את זה בפרויקט שלנו עם משרד הבריאות, ביזהר, בתחנות להחלפת מזרקים, העלייה בשימוש בפנטה הוא גדול, אנחנו לא רואים את זה כרגע, בקרב בני הנוער, מהדיבורים שמגיעים אלינו ישירות, בקרב בני נוער, כרגע אנחנו לא רואים את זה את הפנטה עצמו. אני חייבת להגיד שהפנטה עצמו כפנטה, לא מגיעה, אני יכולה להגיד - - - יש מדרגות. אני יכולה כן להגיד, שאם אני מסתכלת אחורה, גם לתוכניות והייתה לי הזכות, גם ללמוד בארצות הברית, בדיוק שדיברו על המגפה ב-2012 ובהחלט עבדנו על זה גם שם, אז אני יכולה להגיד שהיו מסיבות, מסיבות של תרופות מרשם שלוקחים את כל התרופות בבית, שמים בקערה, משחקים רולטה, מי לוקח חמש ירוק, שלוש צהוב ורואים מה קורה לגוף, זה רולטות ששמענו עליהם, פחות בשנים האחרונות, אבל כן הם דברים שקיימים וחלק מהדברים שאנחנו ממליצים עליהם בהרצאות שלנו, בהכשרות שלנו זה גם הפיקוח בבית, של נעילת ארון התרופות, של השמדת תרופות שסיימנו להשתמש בהם, אנחנו רואים הרבה בקבוצות ווטסאפ, אני יכולה להגיד בקבוצות ווטסטאפ שאני נמצאת בהם, של קהילה שלי, של חברים, למי יש כדור כזה וכזה, נגמר לי היום, אני אחזיר מחר, יש גם אמירות כאלה,

אבל לא הספקתי לקנות, אנחנו צריכים להבין שגם בתוכנו זה בהחלט, שימוש לא נאות בתרופות והעברת תרופות ולכן אני באופן אישי, מאוד רוצה לקדם את כל הנושא הזה, של המסרים,

נעילת ארון התרופות, החזרה לבית המרקחת, כל בתי המרקחת, יש להם כיום כלים להשמדה,

יש פחים בבתי המרקחת, אפשר להחזיר תרופות שפג תוקף, שסיימנו להשתמש בהם כדי שיפסיקו להיות מפוזרים. בנוסף אני מאוד שמחה על הדברים שרוני אמר, לנושא המערכת הממוחשבת, אני כבר 12 שנה מנסה לעבוד על הקידום של המערכת הממוחשבת, יחד עם אגף הרוקחות ואני ממש ממש מקווה שהמערך הממוחשב הזה שבו תהיה התראה לרוקח והתראה לרופא, כאשר יש שימוש לרעה בתרופות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בנוסף לכל הדברים שאנחנו עושים להעלאת המודעות, חברנו עם אגף הרוקחות וביחד עם דוקטור פאולה רושקה, לבצע את יום הרוקח ב-8 בנובמבר והוא יהיה בנושא תרופות מרשם, גם דוקטור דרסלר ירצה שם ובהחלט אנחנו גם רוצים להעלות, בקרב הרוקחים את המודעות לנושא, מעבר לפיקוח ולמחשוב, שיבינו את המקום של ההתמכרות, את המקום של השופינג. זהו, חשוב לי להדגיש שכל הנושא של סטיגמה ותיוג הוא הכרחי לנו, להבין בטיפול שלנו בתרופות המרשם שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות במקום של מדיניות ולהגיד לאדם הנורמטיבי,

בוא לטיפול, זה נמצא עכשיו בתוך קופות החולים, בתוך המרפאות, גם המרפאות של הטיפול התרופתי הממושך זה נמצא מעבר לשעות שבהם מגיעים מהאוכלוסייה של סמי הרחוב וחשוב להעביר את זה לאוכלוסייה. רוני, את רוצה להגיב? המדבקות זה עוד לא אצל בני הנוער, לפחות זה לא תופעה רווחת וגם זה אצל בני הנוער שכבר גם ככה שם,

אני בעצמי בתור בת נוער, הייתי צריכה טיפה לשאול חברים,

מה הם ידעו - - - ומה הם אומרים,

הם הכירו חברים שהכירו וגם חברים שכבר עשו דברים אחרים, זה משהו שנמצא אצל בני נוער שכבר גם ככה שם, זה פחות מהדברים הראשונים שבני נוער עושים, אבל אם בן נוער כבר נמצא במעגל של סמים, הוא כבר שם, אז זה נגיש לו.

יש בעיה עם כל הפעילות הטכנית הזאת שהיא חשובה ובלתי נמנעת, אבל עליית המחירים, מביאה לשוק שחור שכל מערכת המחשוב הפנטסטית הזאת שאנחנו נקים, לא תועיל, היום מדבקה של פנטה נמכרת, בין 200 ל-400 שקלים, המחיר הבסיסי של עשרה שקלים.

ארבעה? אז תפסו פראייר, רצו ממני עשרה שקלים.

העניין הוא שהכוח המסחרי של העניין הזה והשיווק,

אחרת בשיטה ממוחשבת היינו מונעים את כל השימוש בסמים, זה הרי נפלא,

עם המחשב למעשה, לא יהיו סמים. הנושא הוא נושא ציבורי-תרבותי, הקונטורה שלנו צריכה להשתנות, הציבור צריך לגדר את העניין, צריך לבוא לשיח ציבורי, כמו שעשינו לסיגריות, הרי אתה לא יכול לעשן בשום משרד, לא בגלל שיש שם פקח, כי החבר'ה מסביב, יזרקו אותך החוצה, זה גידור, היום אין גידור, אין כלום, אין שום דבר, לעומת זאת יש שיווק, יש פרסום, יש כתבות שיווקיות בעיתונים, שהוועדה הייתה צריכה לחסל את זה, אחת ולתמיד, לא יתכן שעיתונים ימכרו כתבות שיווקיות,

אתה יכול לעקוב אחרי זה. אני רואה, כולנו רואים. כל יום. אני יכול להעיד על עצמי שדווקא הייתי זהיר מאוד בנושאים האלה. והפטנטים שמותר לשווק את זה, מותר למכור, מותר לפזר, שכחתי להביא, שכחתי את המעטפה על שולחני כשיצאתי הבוקר, מפזרים בתל אביב,

דפים כאלה, על המדרכה, תקנה, תקבל חמישה גרם בחינם וכך הלאה, שיווק ומכירה זה פשוט לא יאומן, לא יאומן, מי נותן את הדעת על זה?

בהחלט, מילים במקום, מילים כדורבנות. והמודעות, אין שיח, אתה מבין? החבר'ה בבתי הספר, כמו שאמרה רוני. לא, דווקא אני הקשבתי היטב לנציגה הצעירה שלנו ופה הייתי אומר שבוועדה הזו, אנחנו מקדימים תרופה למכה, אפרופו מרשמים. היא לא צריכה לפנות, באים אליה. משרד הרווחה והביטחון החברתי, ניסים בן לולו,

בוקר טוב. בוקר טוב גם לך. מבחינתנו, אנחנו עושים ב-75 רשויות מקומיות,

בכ-1800 בני נוער, הסם הספציפי שהיום מדובר הוא לא נמצא אצלנו באיזשהו מוקד,

לא ראינו איזושהי תופעה מיוחדת של שימוש והוא נמצא, מבחינתנו, תחת תרופות מרשם, או אפיאטים בכלל, אז ככה שלא, גם כשהתבקשנו, לא היה לנו איזשהם נתונים להעביר, בהקשר הזה, אלא ההתייחסות היא באמת, במהלך השיקום, כמשרד הרווחה אנחנו גם פחות נראה את זה בפועל, כי הטיפול הראשוני הפיזי הוא בעצם נעשה תחת מסגרות של משרד הבריאות, אבל מבחינתנו, זה באמת, תחת הכותרת של אופיאטים בכלל ותרופות מרשם. אוקי, תודה, תודה לך. חוזרים לדוקטור ראובן דרסלר.

אני רק אוסיף, אני מזדהה מאוד עם יחיאל פה, על העניין של התרבות וכל פתרון שייצא מכן, פתרונות טובים יש, אני חושב, אם התרבות תנצח,

אנשים יקבלו את זה, או דרך מרשם, או לא דרך מרשם, אם נסתכל בארצות הברית היום, כמו שאתה אמרת, 82 אחוז של מנות ייתר זה מפנטניל היום, הפנטניל זה לא מבתי מרקחת זה עכשיו מיובא ממקסיקו,

לא יודע מה, אז נצטרך להתמקד במה שיש פה והיום זה מדבקות, אבל חייבים, גם לזכור לעתיד, אם זה לא מדבקה היום, זה יהיה איזה כדור שמוברח מלבנון, מצריים, לא יודע מה, בקלי קלות. קח בחשבון, אני זוכר את הסרטונים שהייתי ילד, על הסמים, סחר בסמים,

בסרטים זה במזוודות, היום כמות כזה של פנטניל, אני יכול למכור במאות אלפי דולרים וזה בכיס שלי,

זה אכיפה נטו, איך לאכוף את זה, זה כמויות קטנות כל כך שזה נגרם במיקרוגרם, לא מיליגרם, זה ממש כמויות קטנות מאוד. אני רוצה להעלות עניין שלא דיברנו עליו עד כאן, זה הכשירות בנהיגה, אתה אמרת ביום העצמאות העניין הטרגי ואני לא יודע נסיבות, אבל עובדה של שימוש באופיאודים, כמו כל סם, הם פוגעים ביכולת לנהוג, היום יש חובה על כל רופא, לדווח למרב"ד, על המסוכנות בנהיגה, או בסמים,

לא משנה מה והיום זה לא נעשה, עובדה שזה לא נעשה. אז הייתי מציע, דרך איזה מערכת של התראות, אפשר להצליב נתונים שמי שמקבל כמויות איקס, אני לא יודע היום מה זה הכמות, אבל מישהו צריך לדווח למרב"ד, לבטיחות בדרכים, כדי לבדוק את האנשים, אולי שנניח שכדין מקבלים את זה, אבל זה פוגע בכשירות שלהם לנהוג,

אני יכול לצטט כאן מאוסף נתונים מאירופה, שהשימוש באופיאודים זה כמו לשתות שתי כוסות יין,

זה בשימוש ראוי, מדבקה על העור, לא בעישון חס ושלום, אז אנשים האלה, אם הם בכביש, זה מסכן אותי, זה מסכן אותך ולדווח, כמו שזה עניין של אלימות בשטח וזה נכון מאוד, תלוי בנסיבות, הרופאים עובדה, לא עושים, למה לא עושים? אני יכול להיכנס לזה, אבל לא מדווחים למרב"ד, אני חושב שזה חשוב, גם באכיפה, אם מישהו רוצה לקחת בוכטות של פנטניל שיבדוק אותם,

לקחת את הרישיון נהיגה שלהם, אני חושב שזה ראוי לחשוב על זה, מפני שהיום זה לא קורה בפועל. תודה רבה. דוקטור ברברה שוורץ, זכות הדיבור. אפרופו, גם כן, העניין של כאב כרוני, אנחנו מרגישים בבריאות הנפש שלא מספיק נעזרים בבריאות הנפש כדי לעזור לכל מיני נוער, אם או כאב כרוני, או סמפטומים סומטיים, להפחית את הכאב, לנהל את הכאב ואין מספיק ממשק, בין הרופאים ומרפאות ועם בריאות הנפש. אנחנו במאוחדת, הולכים עכשיו לפתח את התחום הזה, של תחלואה כפולה, על ידי טיפול שיש מודלים כבר שקיימים בארצות הברית, או באירופה, שכבר הוכח שזה אפקטיבי ובעצם, אני חושבת, אני רוצה להוסיף רוני, למה שקורה והחוויה שלנו, שאם לא שואלים ספציפית על סוג של סם, אתם לא תקבלו תשובה חיובית, זה לא שאני יכולה עכשיו להגיד, האם אתם משתמשים בסמים,

אבל אם אני מתחילה לעבור על הרשימה, הם כן יותר יגידו ואם פעם, הילדים - - - לא,

הם יגידו שלא ואם אתה תגיד ספציפי - - - אם אני אשאל, אם אתם משתמשים בגראס, פנטניל, אז יש לי סיכוי הרבה יותר גבוה, לקבל תשובה חיובית, כך שאני יכולה לטפל בהם כראוי ואם פעם רק הנוער על השוליים היו משתמשים בגראס וכל מיני עישון ואלכוהול, עכשיו זה הנורמה, הטווח של הנורמה ממש - - - למה, כאילו שאומרים סם, אז זה מילה גדולה ואם תגיד פנטה וגראס אז זה קול? כן, גראס לא נחשב כסם. אז זה בעיה של ההסברה גם. היום אין סמי רחוב, פשוט פעם היו מייצרים בזולות סמים, כמו הרואין וכאלה,

כבר כמה שנים זה לא קיים, הכול יוצא מבית המרקחת, הכול יוצא משם, אם זה כדורים שאני עושה איתם קוקטייל,

פחימה,

לפני כמה חודשים הייתה תוכנית של קוקטיל של תרופות, מזיוף של מרשם,

חודש לפני החתונה, בת טובים, לא נגעה בחיים שלה בסיגריה, יש דבר פה שהוא מורכב. שרון, לך יש את זכות הסיכום, עוד נשמע אותך. היא הזכירה סיגריות אלקטרוניות,

בני נוער שמעשנים סיגריות אלקטרוניות, לא מרגישים שהם עושים משהו רע, כי אין לזה שם של סם, זה אפילו לא סיגריה, ,זה לא תחושה של, אני עושה משהו רע, זה לא תחושה שאני מורד. אגב, הוא לא עושה משהו רע,

הוא עושה אפילו משהו מצוין ליצרן. אבל אין לו את התחושה של אני פוגע בעצמי, זה פשוט הפך למשהו בשגרה שבני נוער עושים. הערה במקום. עומרי פריש, נמצא כעת איתנו בזום,

שלום, תודה רבה

כמה דברים,

אני אגיד מסר

יש חשיפה לחומרים כימיים, זה לא רק עניין של סמים ואלכוהול, שמייד אתייחס אליהם, שימו לב, אנחנו

ויותר חשופים, בגלל הנושא של הגלובליזציה, רשתות החברתיות והמון המון זמינות של חומרים וידע, לשימוש בחומרים כימיים, למגוון דברים, כל הדרך מדברים של שימוש פרטי וחברתי, עד לשימוש למטרות פליליות ואפילו ביטחוניות וטרוריסטיות בשימוש בחומרים כימיים, שבעבר זה היה דבר נורא נדיר. היכולת הכימית התפתחה והיא זולגת לכל מקום ואותם מגפות של סמים כימיים, בעצם פוגעים בכל המדינות והמסר הוא, לוועדה וכמובן ליושב ראש,

חבר הכנסת ביסמוט, שזה נושא לרמה לאומית, זה לא יום אחד נדבר על פנטה, יום אחד על סיגריות, יש פה אירוע הרבה יותר רחב, צריך להבין אותו. אם נתמקד בנושא של סמים ואלכוהול, אני רוצה להזכיר את החלטת הממשלה מ-2019, החלטה 588, הממשלה עוד אז ברשות בנימין נתניהו, שהחליטה החלטה אסטרטגית וחשובה, של הקמה של מרכז ניטור לסמים ואלכוהול, בעקבותיה הוקמה וועדה בין-משרדית שכבר קיימת היום, לנסות למניעה וטיפול בהתמכרויות ויש כוונות, אבל אנחנו עדיין רחוקים, כלומר אנחנו לא צריכים פה להתפזר, אלא להתכנס אל אותם החלטות שכבר קיימות ואם נתקדם, הפנטניל שמוזכרים היום, הם באמת בחוד החנית של הסיכונים שלה, מאחר שבאמת,

הם מאוד מאוד פותנטים, בעיקר הפנטניל עצמו,

אנחנו כבר מזמן מתקדמים מעבר לפנטניל,

בכל מיני מקומות, מה שבארצות הברית הוא כבר די שכיח, זה הפנטניל העוד יותר חזקים, כלומר קרפנטניל והפופנטניל, זה הנגזרות של פנטניל שהם חזקות פי מאה מהפנטניל עצמו, או פי 10 אלף, ממורפיום שזה באמת, זה החומר, דרך אגב שאיתו מרדימים פילים וקרנפים וגורם לתמותה, אלה החומרים שנמצאים בקו הראשון לסכנה של טרור כימי עלינו, מה שמשרד הביטחון וגם האגף של משרד הבריאות עוסקים בזה, אני כיושב ראש וועדה בתחום עוסק כמוהם והנושא הזה הוא לא רק מצטמצם לשימוש של ילדים ומדבקות פנטה, זה קצה של שימוש בחומרים שפוגעים בנו, ברמה מאוד מגוונת והרבה מההתמודדויות שרגע אני אזכיר אותם בנקודות, מה ההמלצות שלנו כאנשי מקצוע, הם באמת התמודדות גם חברתית וגם התמודדות ביטחונית ובכלל. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין,

נושא הרגולציה, רוני ברקוביץ הזכיר את זה, צריך הרבה מאוד הדוקים ממה שקורה בתרופות מרשם, כי הרבה מהזליגה היא באמת,

פשוט הרגילות, מעדיפים אותם, כי הן יותר נקיות, זה לא סמי רחוב מלוכלכים והרגולציה שהוזכרה היא חשובה וצריך ליישם אותה ולא לוותר על רגולציה קשוחה בנושא.

תרופות ותכשירים אחרים, כמו כימותרפיה, כמו תרופות ביולוגיות שחברות התרופות שולטים עליהם ביד רמה ושום דבר לא זז, אין שום בעיה להכניס אותם, הסיבה שקופות החולים, לא עוסקות בהם הרבה, מהסיבה הפשוטה, כמו שהוזכר שהפנטנילים הם זולים, אז אין אינטרס כלכלי,

לקופות החולים להשקיע בזה, אבל צריך לדרוש את זה הרבה יותר ובטח לא לסמוך על הרופא הבודד והמסכן שמאיימים עליו לקבל מרשם. שתיים זה כמובן נושא של הטיפול הנכון באנשים, הוזכרו פה דברים ואנשים גם הגיעו אחריי, איך מטפלים באנשים, תוך כדי אירוע, איך מטפלים בהם שהם מתמכרים, יש הרבה מה לעשות ויש על זה חומר, אני לא ארחיב כאן. אנחנו לא מספיק מאורגנים בישראל בנושא הזה, יש הרבה מאוד אנשים טובים וכוונות טובות, אבל צריך לתת לזה הרבה יותר משאבים, גם יש פה את התמונה של כפר איזון וכו', זה נושא שצריך להתקדם, ספציפית בחדרי המיון, הזכרנו את זה אתמול בישיבה. היום היכולת לזהות אצל מישהו שמגיע במצבים כאלה ואחרים, בחדרי המיון, בקופות החולים, פנטניל בדם, או בשתן היא מאוד נמוכה, כי הקיטים, הערכות הרגילות לסקירת רמה של פנטניל,

היא לא יעילה, הם מזהים את האופיאטים הקלאסיים, כמו מורפין, כמו הרואין, הם לא מזהים את הנגזרות של הפנטנילים, זה דבר שצריך להשתפר,

לא נשלחות בדיקות מפסקות למעבדה הפועלת בשיבא, או למקום רציני אחר, לא ניתנות יכולת אחרות,

נמצאים מתחת לרדאר,

כל כך הרבה דברים קורים וכמובן, זה לא רק פנטנילים, זה המון, רוב הסמים היום, אנחנו לא מזהים אותם, זה דבר כמעט הזוי, אם אתה חושב עליו, אנחנו בעצם, מחפשים את הסמים של אתמול בעיקר, אנחנו לא מסתכלים קדימה, זה דבר שצריך לתקן אותו ואני כבר אומר אותו ישיבה שלישית,

חמישית ונוספים אומרים את זה איתי ואני בעצם,

הוזכרו פה גם כל מיני תרופות, לכל הדברים האלה,

יש תוכנית אחת גדולה שאין בעיה גם להגיש אותה וזה כמו שאמרתי, יש כבר החלטות ממשלה על זה, יש חקיקות כאלה ואחרות שתומכות. פשוט צריך לעשות את המעשה, להגדיר את זה בסדר עדיפות גבוה ולהשקיע את המשאבים.

תודה לך עומרי, לשמוע את עומרי, אתה יוצא מפה עוד יותר מודאג. ארגון הרוקחות בישראל, רות. שלום רות. שמי קרוטמן רות, אני רוקחת אחראית במרכז סלע בבאר שבע, ובמרכז .. באשדוד וכרגע, אני גם רוקחת אחראית בבית מרקחת גבעול בבאר שבע ונציגה של ארגון הרוקחות מטעם המועצה, אני במועצה של הארגון. טוב שמצאת זמן לבוא. עכשיו אני מטעם המועצה נשלחתי לשמוע ולהציע את העזרה של הארגון, במה הארגון הארצי של הרוקחים יכול להשתתף, יכול לעזור, אז אחרי כל המסקנות, אנחנו נגיע לגורמים הרלוונטיים. אז אנחנו נעשה את זה בהחלט, בתום הדיון אנחנו נשב והמסקנות יועברו אלייך, אנחנו נשמח לכל סיוע ולכל שיתוף פעולה, תודה שבאת. מבית החולים שיבא,

דוקטור אסתר, שגם אותה אנחנו מכירים היטב,

שלום, אני רוצה להתייחס לשני נושאים שדיברו קודם,

הנושא של הבדיקות עצמם בבתי חולים, לאחר מאמצים רבים ומלחמות רבות כדי לקבל תקציב, לבצע בדיקות פנטניל, אצלנו במעבדה, גם לצרכים .. וגם לצרכים משפטיים, אתמול בעשר בלילה, אמרו לי שיש לי תקציב ואני יכולה להתקדם עם זה, אבל שנים רבות. אחד מהנושאים זה העניין שאין נתונים, מבחינת מקרי המוות, כי לא היה קיט עד עכשיו שהיינו יכולים לעשות את הסקרין המהיר והכול נודע, רק על פי, או מידע מודיעיני, או המידע ששולח לנו הרופא מהמכון לרפואה משפטים, או שהיינו עושים בדיקה אחרת ובמקרה היינו מגלים שיש פנטניל בדם, אז אני מאוד מקווה שעם ההודעה שקיבלתי אתמול, נוכל לקדם גם את הנושא הזה ואולי בשעה הבאה כבר יהיו יותר נתונים, לגבי השימוש שנוכל לגלות בתיקים האלה וגם הייתה פנייה ממשטרת ישראל ובעצם, האישור ניתן בגלל שמשטרת ישראל ביקשה לבצע את הבדיקות, גם לנהגים ואני אני מתחברת לנושא הזה שנהגים לא מקבלים בכלל אזהרה, על התופעות לוואי ועל האחריות של הנהיגה תחת השפעה, בעיקר זה שני הנושאים שרציתי להתייחס. מאה אחוז, תודה רבה אסתר, אסתר מצטער שנאלצת לחכות עד עשר בלילה אתמול, אבל לפחות יכולת לישון בשקט. יש לנו את אורן מירון שהוא חוקר באוניברסיטת בן גוריון, בבקשה אורן.

אז לפני שחקרתי עם בן גוריון, חקרתי את המגפה האמריקאית בהרווארד וכמו שאמרת, מה שמתחיל בארצות הברית, עובר לפה. ראיתי את הסימנים המאוד מפחידים, לגבי העישון בישראל וחזרתי יותר מוקדם משתכננתי לארץ וחקרתי בכללית את הרישום של בעצם, רוב האוכלוסייה בישראל. אנחנו מצאנו עלייה של פי עשר ברישום של פנטניל, במיוחד באוכלוסיות היותר בעתיות, היותר צעירות, פחות חולות, יותר בפריפריה, במיוחד בדרום, יותר עניות. אנחנו רואים עלייה מאוד חדה בהתמכרות, בשימוש לרעה ובמנות ייתר, יש תת הערכה מאוד גדולה, בגלל שהבדיקה, כמו שתיארו עד עכשיו, בעצם, לא היה את הכימיקל שמאתר פנטניל ולכן, יש כאילו בדיקה שקוראים לה אופיואידים, אבל אתה מקבל תוצאה שלילית, חושב שלבנאדם אין פנטניל, כי זה סוג של אופיואידים, אבל בפועל, אין את זה. אז עכשיו אנחנו גם מאוד מקדמים את הנושא הזה של הבדיקות ומה שאנחנו צריכים להבין, בגלל המצב הזה ובגלל שנתנו עוד ועוד ועוד פנטניל והבנאדם לא חושב שהוא מכור, כי הרופא אומר לו שזה בסדר, לעלות בפנטניל, הוא גם לא מבין שהוא מכור, אז כמות המכורים, הרבה יותר גדולה ממהנ שאנחנו חושבים ובמשך עשור היא התפתחה ובאמת, ב-2021-2022 אנחנו מתחילים לראות ירידה, כי יש יוזמות להגבלת הפנטניל שזה מאוד מבורך, אבל צריך להבין, זה גם אומר שבעצם המכורים, במיוחד בפריפריה ובדרום שיש פחות אפשריות גמילה, יכולים יותר לעבור לסמי רחוב,

יש יותר ביקוש, יש פחות היצע של המדבקות האלה ברחוב,

יהיה בחודשים הקרובים וזה גורם למצב מאוד מסוכן, שבארצות הברית, גם שבבת אחת, הם עברו מהאופיואידים במרשם, אל האופיואידים של הרחוב, להרואין ואז לפנטניל המוברח וזה מה שגרם ל-80-100 אלף הרוגים בשנה. בדרך כלל זה מוברח, זה דרך מקסיקו, אבל זה מגיע במקור מסין ומשאר אסיה והרבה מהדברים שנשלחים לארץ, מגיעים מאסיה, כולל סמים לפעמים, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר שזה לא ייקרה פה, בדיוק ב-2022 כשהתחלנו להגביל את השימוש בפנטניל, נתפס,

המקרה הראשון של פנטניל מוברח באבקה, אם הדבר הזה, היה מגיע, זה היה יכול לגרום לאלפי הרוגים, תחשבו 80 אלף הרוגים בארצות הברית, בקנה מידה ישראלי זה 2000 הרוגים, זה בעצם המצב שהכי חשוב לעצור אותו, זה משהו שמאוד כדאי לדבר עליו עם המודיעין של המשטרה ובעצם, זה פשוט רמה חדשה לחלוטין של אסון. גם הפנטניל הזה, בגלל שהוא כל כך, כמו שאמרת, קטן וחזק ופוטנטי, קל להבריח אותו ומכניסים אותו לדברים שהם לא רק פנטניל, לא רק להרואין כמו בארצות הברית, לכדורים, למדבקות פנטה מזויפות, לכדורים, אפילו של ממתקים, לפרקוסטים, תרופות הרבה יותר חלשות, מכניסים אותו למריחואנה וצריך להבין, ברגע שזה נכנס לסוחר אחד אז המחיר יהיה כל כך נמוך, בגלל שזה כל כך פוטנטי, פי מאה ממורפיום, פי חמישים מהרואין,

הסוחרים יעשו את זה וראינו את זה, לא רק בארצות הברית, זה גם קרה בקנדה ומדינות נוספות. חייבים לתפוס את הראשון, זה מהשימה הכי חשובה, כי ככול שהביקוש עולה וההיצע יורד, יהיו פה עוד ניסיונות הברחה של פנטניל מוברח ואנחנו חייבים לתפוס אותם. תודה, תודה רבה אורן, חשוב. סיכום, למי הבטחתי?

כמובן שאני אשמח לשמוע מה שיש לך

ראש תנועה די לנרקוטיקה, עלה ירוק. אוקי, אני בן 45, אני אבא ל-11 ילדים, סבא לאחד מתוק ואני בנס יושב פה. כל הספקולציות, איך, למה מגיע, צריך פתרונות כרגע לאסון שהוא כבר קיים. את הגבולות תסגור זה עניין למשטרה, את בתי המרקחת להגביל זה עניין של משרד הבריאות, לצערי, נפל עלינו, החבר'ה הפשוטים, זה לגמול את החבר'ה את הפצועים שיש כרגע בשטח. הוא דיבר על הורדות מינון לאנשים זה מוות בטוח, פחדתם להגיד מגפה,

המתה שקטה,

גם בקרב האונקולוגים,

כי בחור שאין לו שום מושג, מגיע הביתה, לשים לאבא מאחורה מדבקה של 100 פנטניל, בבוקר אבא לא קם,

הכי פשוט להגיד, הוא נכנע למחלה, הוא מת עם מנת יתר, זה אסון שאף אחד לא מדבר עליו פה פשוט. גם אני כמעט מתתי ממנת יתר, אם הילד לא היה מוצא אותי, שלוש ארבע דקות, לא הייתי יושב פה איתכם. איך גומלים ומה עושים? אני שלוש וחצי שנים, אחרי המון שנים של ניסיונות גמילה מאופיאטים שלצערי, משרד הבריאות מציע רק אופיאטים, אז אתה לא נקי אף פעם מאופיאטים, יש את המינון של האופיאט שקיבלת לא מספיק, יש התכתבויות של מרפאות כאב שיזעזעו אותכם, לא מספיק לו הפנטה, שלח אותו שייקח מתדון, אל תגיד לו שזה של, הם לא יודעים מה לעשות,

אתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא יודעים מה לעשות פשוט. אני שלוש וחצי שנים, נקי מאופיאטים, באמצעות, קודם גלגלת על זה על הקנאביס, רק באמצעות CBD במינונים גבוהים, שום אופציה אחרת, לא ניתנת לגמילה מאופיאטים, כי אתם גומלים רק באופיאטים, אתם מוציאים בנאדם מאשפוזית, אחרי שלושה שבועות,

לאן הוא הולך? הוא הולך הביתה, הולך הביתה עם עוד חודשיים תופעות לוואי,

קריז בעורקים, אין לו מה לעשות, הוא הולך לרופא, הוא נותן לו אופיאטים. יש מקומות בחוץ לארץ, גמילה מאופיאטים,

פתחו כפרי גמילה, בלגיה, כל מיני מקומות, לא מצאו פתרון, מצאו ב-CBD במינונים גבוהים. יש לי חברים שאני בושה להגיד את זה, יושבים במחתרת, להכין תרופות מ-CBD מהצמח הקדוש הזה, CBD אני לא מדבר על THC, כמו מנסים כל פעם להביא אותנו כאנשים סטלנים וכאלה,

CBD , יש לי חברים גאונים בתחום, למה הם לא יושבים פה? למה? כי משרד הבריאות, מעדיף לתת אופיאטים, אז אם הפנטה לא עוזרת זה בכלל זה מתחיל בדרגות,

וסבוטקס ואם הסבוטקס לא עובד, הולך למתדון ושאתה במתדון, אחרי שלושה-ארבעה חודשים, אני אקח אותך למרכז של המתדון, כולם עם עגלות של בלוני גז, כל האברים הפנימיים שלהם מנופחים, לא נותן צ'אנס לחיות. אני אומר, יש לנו פתרונות לחבורה שלנו, אל תזלזלו בנו. אתם, אני מדבר על המפעל, על אותו משרד הבריאות, הקמתם מפעל, הבאתם מכונות, עובדים, מנכ"לים, הכול, את התרופה שלכם, אני טעמתי. תודה שרון, קודם כל הנה, אתה הוזמנת ואנחנו הקשבנו לך ולהיפך, אבל אם מישהו מצוות הרופאים, רוצה להגיב לדברים שנאמרו כאן, אני אשמח לשמוע, חשוב.

אנחנו יודעים שגם קנאביס רפואי, בחלקים מסוימים יכול לסייע, אנחנו גם בכל מיני טיפולים, אנחנו משלבים את זה,

אתם לא משלבים את זה, אתם אנטי בעניין הזה ואני אגיד לכם גם למה, אם הייתם משלבים - - - לא,

אני מחליט - - - אני מדבר על נתונים,

אני הקשבתי לך וגם נתתי את זכות התגובה, מגיעה גם את שעת הסיכום,

יש עוד וועדה שמחכה לי,

תודה רבה לכל המשתתפים, אני חייב להגיד שהתחלתי את הוועדה הזו, כינסתי אותה, כי אנחנו מאוד מוטרדים, מודאגים ועכשיו אנחנו עוד יותר,

לא רק שלא הרגעתם אותנו, אלא יותר הלחצתם וזה צריך, איך אמרת, אגנוס, פה זה כבר לא זמן למילים, זה מעשים ופלטפורמות קיימות, אבל לא משתמשים בהם, אני חושב שזה גם הסקתי מהדברים שאתה אומר. אני חושב שכל הנורות האדומות, הן לא רק דולקות, הן מהבהבות ואני חשוב שפה אנחנו נגיע לסיכומים ונפעיל את כל מה שרק ביכולתנו כדי לקדם ולפעול נגד זה,

דבר מטריד. עכשיו לגביך, אני רוצה שרון, להגיד לך שאני באופן אישי מאוד רגיש לנושא הזה, יש לנו פה את האורחת הצעירה שלנו, את רוני ואז אתה רואה באמת,

אתה מספר מהשטח ומעדות אישית וברוך השם, אתה פה איתנו ולהרבה שנים, אני מקווה ולעומת זאת, את מספרת לי היום, באמצעים הטכנולוגים, את האפשרות הבלתי נסבלת את היכולת להזיק לעצמך וצריך למצוא באמת, להתאים היום, כי גם העולם משתנה, החיים היום, סליחה שאני עושה פרסומת לעוד ספר, הפעם זה סטפן סוויג, העולם של אתמול ואתה רואה שבעולם של היום, כל הדברים וכל האמצעים של אתמול,

לעולם המשתנה הזה שכל כך כל כך קל ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתקופה. דוקטור רוני, תודה על הצגת הדברים. תודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.